אנחנו ממשיכים את הדיון בפרק ט"ו,

(בעניין מתקן שידור לתקשורת), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

סכום השווה לגובה האגרה השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע. סכום כאמור יופחת ב- 1 בינואר בכל שנה, החל בשנה העוקבת למתן ההודעה כאמור ועד ל-1 בינואר של השנה הקודמת לשנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו. סכום השווה לגובה האגרה שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע עבור עוד תקופה שתחילתה ברבעון העוקב לרבעון שבו נמסרה ההודעה וסופה ביום 31 בדצמבר של אותה שנה. סכום זה יופחת ב-1 בינואר של השנה העוקבת למתן ההודעה. סכום השווה לגובה האגרה שנקבעה לפי סעיף קטן א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע. עבור התקופה שמיום 1 בינואר של השנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו ועד לתום הרבעון שחל בו מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו. סכום זה יופחת ב-1 בינואר של השנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו.

בתקופת המעבר סכום האגרות השנתי אשר ישלם כל אחד מהגופים המנויים על כוחות הביטחון בעד הועדת תדרים והקצאתם שנקבעה עליהם אגרה לפי סעיף קטן (א)(א1) בניכוי סכומים כאמור בסעיף קטן (ג), לא יעלה על התשלום המרבי באותה שנה.

היה סכום האגרות השנתי אשר שילם כל אחד מהגופים המנויים על כוחות הביטחון בהתאם להוראות סעיף קטן (ד) נמוך מהתשלום המרבי במשך 5 שנים רצופות שסיומן לאחר יום י"ד בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2037, יודיע על-כך השר והודעה תפורסם ברשומות. הודיע שר כאמור, תסתיים תקופת המעבר ב-31 בדצמבר שלאחר מועד פרסום ההודעה. הגדרות בסעיף זה "התשלום המרבי"- סכום של 15 מיליון שקלים חדשים. הסכום כאמור יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה בסכום נוסף של 15 מיליון שקלים חדשים. עדכון ראשון יהיה ביום ח' בטבת התשפ"ג, 1 בינואר 2023. "תקופת המעבר"- תקופה שתחילתה ביום כ"ח בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2022 וסופה ביום 1 בינואר 2037 או במועד מאוחר יותר בהתאם להודעת השר כאמור בסעיף קטן (ה). זה בעצם מבטל את העקרונות שהוועדה החליטה עליהם. עוד דבר שהיה במקור סעיף 83 שדיבר גם על ענייני תחילה. כרגע מועד התחילה יהיה לפי מועד התחילה הכללי שקבוע בסעיף 117 להצעת החוק של תחילת החוק ביום 1 בינואר 2022. אז בעצם גם ההסדר הזה כולו יחל ביום 1 בינואר 2022. הנושא היחיד שנקבע לו מועד אחר מופיע פה בפירוש, שזה העניין של החיתוך שנעשה ב-2 באוגוסט. כלומר יש תדרים שהוקצו לפני ה-2 באוגוסט ועליהם יחול מנגנון הקיזוז ויש את התדרים שהוקצו לאחר ה-2 באוגוסט ועליהם יחול ההסדר האחר. עניין נוסף זה שגם כאשר יש קיזוז, זה כתוב בנוסח הסעיף, כל ענייני הקיזוז הם בעצם מופחתים מסך האגרות. זאת אומרת שאם הסכומים הופחתו והגיעו לסך אפס, ברור ששם זה מיותר. בכל סעיף כתבנו איזה סכום ומתי הוא מופחת. אי אפשר להעביר את הסכומים בין שנים לשנים ואי אפשר כמובן לקבל איזשהו זיכוי חיובי. זהו. אלא אם כן יש הערות. סיימנו את ההקראה?

יש הערות?

אנחנו עושים הצבעה.

איך מצביעים? סעיף אחד או לפי סעיפים? בגלל שהכל סעיף 82- - - אז מי בעד, וזהו. מי בעד סעיף 82? אני והחבר'ה פה אחד. הצבעה אושר החוק עבר בוועדת כלכלה והוא יובא למליאה להצבעה. תודה לאנשי המקצוע. אני אעיר הערה כללית- - - לא היו הסתייגויות גם. לא, לא היו הסתייגויות וזה משהו

במיוחד שהיה כל כך הרבה שינויי נוסח, אנחנו מבקשים שהוועדה תסמיך אותנו שאם מתקבלים הערות מנוסח יחידת החוק, להבהיר דברים בעקבות השינויים- - - תגידי את זה עוד פעם בקול ולאט. הוועדה מסמיכה את הייעוץ המשפטי שאם יתקבלו הערות של יחידת נוסח החוק, להתאים ולהבהיר את הדברים שנאמרו פה קצת יותר בנוסח בעניין מועדים או בעניין דברים אחרים. בסדר גמור, תודה רבה לאנשי המקצוע באוצר. באיזה עוד משרדים היו שותפים פה?

בטחון, שהיה גמיש והלך אתכם. וברכות לשרים שיש להם עוד חוק שהתקדם. תודה לאנשי המקצוע שלנו פה. אני נועל את הישיבה.